שלום לכולם. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכלכלה של הכנסת. היום ה-23 באוגוסט 2020, ג' באלול התש"ף. שני נושאים על סדר היום הנושא הראשון הוא היערכות חברות התעופה לפתיחת השמיים, והנושא השני הוא הצעת תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלות

אני רוצה לציין דבר אחד שהוא מאוד חשוב.

בארץ? בארץ אין לנו סימולטורים.

מתבצעת בחוץ לארץ וזה אמור לגבי כל טייסי איגוד הטייסים וכל טייסי

נשמע בוועדת הכלכלה מה שהצעתם בוועדת

הצענו מתווה שיושב ראש הוועד המכיר אותו

בסוף יש דבר אחד שעובד וזה המתווה של רת"א.

אני אומר שההיבטים שבעטיים אנחנו לא טסים ידועים. יש מתווה עם משרד האוצר ואנחנו מצפים ליישומו המלא. לאחר שנוכל לקבל גם את ההלוואה ונוכל להחזיר את הכסף שאנחנו חייבים לנוסעים, כידוע לוועדה, כמובן שאל על תחזור ללוח טיסות סביר. מכובדי, אני הייתי מצפה ממך לתת קצת יותר קרדיט לוועדה הזאת. אתה יכול לדבר אתי בסיסמאות.

את כל מה שאתה אומר אנחנו כבר יודעים.

את טיסות המטען ואולי מעט טיסות נוסעים. כמובן שכל הטיסות

הבטיחות של הנוסעים היא מעל לכל.

אבל החברות יודעות להתמודד אתה. לפי דעתי כל חברה,

כמובן ישראייר ו-ק.א.ל במצב יותר טוב.

גם חברת ק.א.ל. ואל על עושה איזה שהם סוויצ'ים.

נשמע את חברות הקרקע.

יש כאן אובדן של כשירות מבצעית שתקשה מאוד על חזרה לפעילות שגרתית ולא משנה באיזו שגרה היא תהיה כאשר ה המדינה תחליט לפתוח את השמיים. בכל מקרה זה יהיה הדרגתי. אתה צודק אבל

הן מדברות על שבעה מיליון שקלים להכשרות.

התעופה ויקבלו את ההכשרות על מנת שבעוד חודש וחצי, חודשיים, כשאנחנו מדברים על שדה תעופה מלא, שירותי הקרקע יוכלו לתת

ש כרטיס כי זה נורא מורכב וזה עוד כאשר לפני סוף השבוע האחרון זה עוד היה ברשות קופות החולים. עכשיו זה ברשות בתי החולים. מי יצליח לתזמן את כל הזמנים בהתאם למדינת היעד, לעשות בדיקה בבתי החולים, ואנחנו הרי רוצים שהשמיים ייפתחו. אני חושב שזה משהו שכדאי שוועדת הכלכלה תיתן עלי ואת משקלה. אני לא יודע למה המכרז עדיין בעיצומו ולא נסגר.

שיהיה 1 בספטמבר, 1 באוקטובר,

אבל שייתן לנו תאריך.

לא שמעתי. הוא אמר. אחרי מאמץ לא קל שלי,.

עוד בקשה. אני יודע שב-זום

כפי שאמרתי, אנחנו בייעוץ המשפטי של הוועדה העברנו די הרבה הערות לנציגי הממשלה. מכיוון שהמסגרת של החוק מגבילה למעשה את סמכות ועדה מוועדות הכנסת לאשר בשינויים את התקנות,

זה לא המנגנון הרגיל שאנחנו מכירים לגבי חקיקת משנה שמובאת לאישור ועדה בו בעצם הוועדה

באזורי הסעדה.

לפתרון מוסכם ונקווה שנגיע אליו במהירות.

וזה חשוב, שההסדר בכלל לגבי הפעילות העסקית של נתב"ג מוסדרת בתקנות אחרות, בתקנות מכוח חוק המסגרת,

"ההנחיות האירופיות" ההנחיות וההמלצות

הכלולות במסמכים אלה: המדריך האירופי לניהול אנשי צוות. המדריך האירופי לניקוי וחיטוי כלי טיס. הפרוטוקול האירופי לשמירה על בריאות בתעופה. "חולה" "מגע

"מפעיל שדה תעופה" בעל רישיון להפעלת

יוצא" מי שהגיע לטרמינל הנוסעים בכוונה לצאת מישראל כנוסע בטיסה בין-לאומית. "נוסע נכנס" מי שנכנס לישראל כנוסע טיסה בין-לאומית. "ניהול סיכונים" ניהול סיכוני בטיחות כמשמעותו בפרק ג' לתקנות מערכת ניהול בטיחות

וביישום תקנות 6 ו-9 בדבר תקנות אלה ואופן יישומן כאמור בפסקה (2), כעדכונן מזמן לזמן.

מנסים בדרכים שונות לתקוף את הנושא הזה, האם כן או לא יש לו חום, האם הבן אדם בריא כן או לא וזה נעשה על ידי מדידת חום וגם הצהרת בריאות. אני מודה לך על הכנות. דוקטור שרון,

זאת לא הייתה המטרה מלכתחילה.

לאפשר את זה במעבדות פרטיות והיום בבוקר הוצאנו קול קורא למעבדות פרטיות כדי לאפשר את הבדיקה במעבדות פרטיות.

יש תאריך יעד?

אנחנו מוציאים קול קורא ותוך שבועיים הם צריכים לתת לנו תשובות. מדובר על מעבדות שקיימות. לא מקימים מעבדות מאפס

הם כמובן צריכים לעמוד בתו תקן איכות, בביקורת ואז הם יכולים לעשות את הבדיקות. אלה בדיקות שמוכרות על ידי משרד הבריאות ומאושרות.

מי נגד?

מי נמנע?

לומר משהו על תקנה 3? הצעה. מה לא אמרת קודם? אני יודעת שכבר הצבעת, אבל בכל זאת.

היית אומרת לפני שהצבענו.

יש לנוסע 38

יש אנשים שלא יודעים להתחכם. בהצהרת הבריאות הוא יאמר שהוא סובל מחום כרוני. כשאני הולך ל-א.ק.ג, לפני שאני עושה את הבדיקה, אני אומר שלא ייבהלו.

(ד)מפעיל שדה התעופה יקיים בכניסה לטרמינל הנוסעים, עמדה לסיוע לנוסע שמסירת הצהרת בריאות אינה זמינה לו או אינה אפשרית לו, בין השאר, מחמת מוגבלות. בעמדה לסיוע יינתן לנוסע סיוע במילוי

מי מספק לו את התג?

לשם מדידת חום? כן.

אפשר לאתר אנשים שיש להם חום. גם אם נכנסו בדיעבד.

השאלה אם זה קיים באמת. אני יודע שהדבר הזה קיים בהרבה מדינות בעולם. אגב, כשהתחילה

מי בעד אישור תקנה 6? מי נגד?

הצבעה אשר אין מתנגדים, אין נמנעים.

חובות נוסע למסירת פרטים אישיים ופרטים הנחוצים לאיתורו נוסע בטיסה

אחד המנגנונים הנוספים שהוספנו כדי לבטח את עצמנו ולהקטין את הסיכונים זה שיהיה לנו איזשהו אמצעי קל לאתר אדם שבדיעבד התגלה שאו שהוא חולה או שהתרחיש היותר סביר שהתגלה שהוא היה חולה על הטיסה בה הוא היה והוא כבר נכנס לארץ ומסתובב בישראל ואין לנו

אתם רואים כאן ריכוז של חובות הנוסע בטרמינל, לעטות מסכה, להקפיד על ריחוק חברתי ולענוד את אותו תג עליו אנחנו מדברים. הוא לא תג חושפני או משהו מהסוג הזה אלא רק מראה שמותר לך

התקנה המקורית אמרה שהוא צריך לפנות ישירות לנציגי הבריאות בשדה,

אבל בעקבות הערות הייעוץ המשפטי של הוועדה, כדי להקל כי

מי שהוא רואה בטרמינל הנוסעים כמעט תמיד

ולכן תיקנו ואמרנו שהחובה שלו תהיה לפנות לאלתר

זה באמצעות מודיעין של רשות שדות התעופה. אני חייבת לציין שצריך להיות גורם בריאות בתקופת הקורונה. מבחינה כספית אין להם אפשרות להחזיק מרפאה קבועה. זו הייתה הטענה של משרד הבריאות. בסדר, אף אחד לא מבקש להחזיק מרפאה קבועה

אם נצטרך אדוני. מה זה אם?

אני אחזור שוב לחוק המסגרת. חוק המסגרת נותן סמכויות פיקוח רק במקרה שקבענו עבירות מינהליות. קבענו לרש"ת עבירות מינהליות ואחת מהן הייתה הנושא של אי הגשת

הוא בשדה. הוא בא בלי לדעת. אם זה חום,

לא. אין חום. אני

בנתב"ג יש מרפאה שעובדת כל הזמן. היא לא קשורה למד"א כי יום אחד מד"א יצאו מנתב"ג. יש בנתב"ג שירותי מרפאה כל הזמן עם פרמדיקים. ויש שילוט על כך? עם שילוט ועובדים.

הדרכה כאמור תכלול הסבר על זכויותיהם וצרכיהם של אנשים עם מוגבלות, בכל הקשור לתקנות אלה ולהוראות נוספות הנוגעות להתמודדות

צמצום השירות בטיסה שהוא הסדיר לפי תקנה 25. משך הזמן המרבי המומלץ לשימוש באותה מסכה במהלך הטיסה, נסיבות שבהן יש צורך להחליף מסכה, ואופן הטיפול במסכה

הם מודעים לכך ולקחו בחשבון ברמת ניהול הסיכונים שלהם שגם מטוס מלא, הם יוצאים אחרי שמדדו חום וקיבלו הצהרת

אני מדבר על משרד הבריאות.

היא לא תהיה מסוגלת

יש הרבה יותר הגבלות על שדות תעופה ועל מפעילים

את לא צריכה להסביר את ההיגיון כפי שאת מסבירה.

לפי סדר הצ'ק אין, אז היא תצמיד את כל הנוסעים בחלק הימני או השמאלי של המטוס. אומרים לך שאם יש 200 נוסעים מתוך 300 מקומות,

מי נמנע? הצבעה אושר אין מתנגדים, אין נמנעים. תקנה 20 אושרה. אוורור כלי טיס מפעיל אווירי יסדיר ויישם נהלים לאוורור מרבי של תא הנוסעים ובכלל

צריך לתדרך שוב לפני ההמראה וזה מתוך רצון שלנוסעים יהיה קל להבין מה נדרש מהם מתוך הנחה שרובנו אנשים צייתנים ובסך הכול רוצים להגן על עצמנו ועל זולתנו.

אז רוצים שהוא ישב מתחת למקום שבו פולטים את שאריות האוויר למערכת הדיחוס שפולטת אותו החוצה מהמטוס. בגדול יש אזור מומלץ לכל מטוס, היכן הוא יהיה ויצטרכו לפנות נוסעים כדי שהנוסעים המבודדים יהיו שם. לכן יש כאן חובת ציות לנוסעים למלא אחר ההוראות האלה כמו לעבור מושב, לא להשתמש בשירותים האלה, לא להיכנס למטבחון וכולי. להישמע להוראות. מה לגבי הצוות? סעיף 28(א)(5) מתייחס למקרה המיוחד. הצוות מתחלק לצוות אוויר וצוות הנוסעים. צוות האוויר, אלה הטייסים וצוות הנוסעים,

באופן שגרתי חברות התעופה נוסעות עם הרבה יותר דיילים מאשר מה שצריך בתקנות ההפעלה, מבחינת הבטיחות. בתקנות ההפעלה, דייל אחד לכל 50 אנשים. אתם יודעים איך זה נראה ובגלל שירות יש הרבה יותר דיילים. צוות אוויר, לא. צוות אוויר, נוסע הצוות שצריך להיות. מצד שני, לא מדובר בהתעלפות תוך כדי טיסה. בדרך כלל קורונה היא כמו שפעת.

ברוב המקרים הוא יוכל להמשיך לתפקד גם אם יש לו שפעת ולחבר שלו. הם לא יעזבו את ההגאים של המטוס. לכן טייס הפעיל על ההגאים, לא כל כך מהר מכניסים לבידוד. מקסימום הוא יבודד בתא הטייס. אם זאת טיסה ארוכה ויש צוות תגבור, יכול להיות שכן יתגברו ויחליפו אותו,

זאת עריכת ניהול הסיכונים. מי בעד אישור תקנות 27 ו-28?

מי נמנע?

תקנות 27 ו-28 אושרו. ירידת נוסעים מכלי הטיס מפעיל אווירי, בתיאום עם מפעיל שדה התעופה, יבטיח ככל האפשר, כי תהליך ירידת הנוסעים מכלי הטיס יבוצע כך שתובטח שמירת מרחק של שני מטרים לפחות בין נוסעים שאין ביניהם קרבה מותרת, ובין נוסעים לבין אנשי צוות.

נעשה שימוש באוטובוס להסעת הנוסעים מכלי הטיס לטרמינל הנוסעים, תחול לעניין מספר הנוסעים המרבי באוטובוס תקנה 4(ב).

זאת תמונת ראי של העלייה לכלי הטיס. גם כאן צריך להבטיח שמירת מרחק ושזה יתנהל לא כמו שאנחנו מכירים שכולנו נעמדים ומחכים לצאת. מישהו יכול להסביר לי למה תמיד אנחנו ממהרים ביציאה? כולם ממהרים. הבית קורא לנו. במטוס שכולם נעמדים אחד ליד השני, זאת לא פרקטיקה אוהדת קורונה. מי בעד אישור תקנה 29? מי נגד? מי נמנע? הצבעה אושר אין מתנגדים, אין נמנעים. תקנה 29 אושרה.

אלא אם כן נתקיימו לגביו כל אלה: הוא אינו חולה. לעניין זה, מחלים לא ייחשב חולה. ב-14 ימים שקדמו לטיסה נתקיימו לגביו כל אלה לא היו לו תסמינים. הוא לא בא במגע הדוק עם חולה. הוא לא שהה באותו מקום מגורים עם אדם החייב בבידוד, ואם שהה כאמור הוא נהג לפי המלצות משרד הבריאות לבידוד בית שניתנו לפי סעיף 2(ה) לצו בידוד בית. לא יהיה אדם נוסע בטיסה בין-לאומית, ומפעיל אווירי לא יתיר לאדם להיות נוסע בטיסה בין-לאומית, אלא אם כן אותו אדם הציג למפעיל האווירי אישור כי ב-24 שעות שקדמו למועד ההמראה הוא מסר למשרד הבריאות הצהרה, באופן מקוון באתר האינטרנט של משרד הבריאות. בהצהרה כאמור פורטו הנתונים הנדרשים כאמור בפרטים (1), (2) ו-(4) לחלק א' לתוספת השנייה. הוא אישר את נכונות הפרטים שמסר לפי פסקה (1), ואת קיום האמור בתקנת משנה (א), התחייב לא להגיע לטיסה אם חל שינוי בפרט מהפרטים עליהם הצהיר כאמור, והצהיר כי ידוע לו שהצהרת שקר עלולה לשמש ראייה נגדו בהליך פלילי, הכול כמפורט בחלק ג' לתוספת השנייה. האחראי על קטין באותה טיסה רשאי למסור הצהרה כאמור בתקנה זו לאותו קטין. מפעיל אווירי יקיים עמדה לסיוע לנוסע שמסירת הצהרת בריאות לפי תקנה זו, או מסירת פרטים הנחוצים לאיתורו כאמור בתקנה 7 אינם זמינים לו או אינם אפשריים לו,

מחמת מוגבלותו. בעמדה לסיוע יינתן לנוסע סיוע במילוי מקוון של ההצהרה או הפרטים כאמור, והנפקת האישורים על כך. יש הצהרת בריאות נוספת לפני העלייה למטוס? קודם מסרת, בתקנה 7. בכניסה. זאת עדיין לא הייתה הצהרת בריאות. מסרת רק פרטים שלך שאפשר יהיה ליצור אתך קשר

שם משפחה, מספר טיסה וכולי, היעד ותאריך הטיסה וכתובת אי-מייל וטלפון. מבקשים גם קו בחוץ לארץ.

כולם נוסעים ומתחייבים לטלפון בחוץ לארץ. הוא יכול למסור גם האי-מייל שלו. אז אין חובת טלפון בחוץ לארץ. כל אמצעי קשר. אני חושבת שאתה יכול לתת את מספר הטלפון שלך בבית, של מישהו שידע לאתר אותך, ידע לקרוא לך, ליצור אתך קשר.

בתקנה 30(א) כתוב לכם שאסור להיות חולה בטיסה. הצהרות בריאות, זה 30(ב), זה רק בטיסה בין-לאומית. בטיסה הפנים ארצית עדיין לא צריך הצהרת בריאות. המחלה יודעת שאסור לנו להיות חולים במטוס? עמל כאן צוות שלם, מוהר שנמצאת כאן היא הנציגה שלהם, כדי לעשות את זה מאוד מאוד נגיש ושיהיה קל לעשות את זה בכל מקום, מהטלפון הנייד. לא עשיתי את זה. אני נעדר יכולת טכנולוגית. הגעתי שעתיים לפני הטיסה והתמקמתי. אם אתה ביציאה מישראל, כבר בכניסה לנתב"ג,

תהיה עמדה שיעזרו לך לעשות את זה. לכן גם הוספתם עוד שעה. עכשיו צריך לבוא ארבע שעות לפני הטיסה. אחר כך המפעיל האווירי צריך לראות את זה עוד הפעם. זו בקרה. כשאתה בא לישראל כנוסע נכנס, כבר אין נתב"ג ובעצם אתה תצטרך להראות את זה קודם כל למפעיל האווירי,

וגם אצלו כתוב שהוא חייב שתהיה לו עמדה. בוא נגיד שהעמדה זה מחשב עם אינטרנט, קישור למשרד הבריאות כדי שאפשר יהיה למלא את ההצהרה. תהליך מאוד פשוט. למה זה נצרך? הצהרת הבריאות?

ההצהרה למשרד הבריאות. אנחנו רוצים לדעת שמי שעולה לטיסה בין-לאומית הוא אדם בריא. כלומר, אנחנו לא רוצים שאדם חולה יעלה לטיסה וישהה באותו מרחב. אני מגיש הצהרת בריאות בשדה, בעלייה למטוס. למה אני צריך ליידע את משרד הבריאות? הצהרת הבריאות היא למשרד הבריאות. היא מוגשת אלינו. זה יותר רציני מאשר כניסה לקניון.

היא נמחקת תוך 60 ימים לפי התיקון שהכנסת אישרה. תודה. מי בעד אישור תקנה 30?

הצבעה אושר אין מתנגדים, אין נמנעים. תקנה 30 אושרה. חובות נוסע בכלי טיס נוסע השוהה באור ציבורי בכלי טיס, כמשמעותו בתקנה 25(3),

ככל האפשר, מרחק של שני מטרים לפחות בינו לבין כל אדם שאין לו עמו קרבה מותרת. נוסע בכלי טיס לפי הכללים שייסד ויישם המפעיל האווירי, לעניין התנהלות הנוסעים בכלי הטיס, לשם מניעת התקהלות כאמור בתקנה 24(א)(1). נוסע בכלי טיס יעטה מסכה לפי סעיף 3ה לצו בידוד בית, למעט בעת אכילה ושתייה בו, וכן בנסיבות שבהן נדרש או ניתן להסירה לפי הנחיות אנשי הצוות. נוסע שחש בתסמינים לאחר עלייתו לכלי הטיס יודיע על כך לאלתר לאיש צוות בכלי הטיס. איש צוות שנמסרה לו הודעה כאמור יעביר המידע לטייס המפקד, כהגדרתו בחוק הטיס, ללא דיחוי. הטייס המפקד יעביר את המידע ללא דיחוי לרשויות שדה התעופה של ההמראה או הנחיתה, לפי העניין. נמסר לטייס המפקד כי נוסע חש בתסמינים לפני המראת כלי הטיס, יורה הטייס המפקד לאותו נוסע לרדת מהמטוס. ראינו כאן חובות נוסע. זה שיקוף תמונת הראי של כל מה שקראנו עד עכשיו. אין כאן משהו חדש. מי בעד אישור תקנה 31?

מי נמנע? הצבעה אושר

חובות סוכן נסיעות או מארגן על אף האמור בתקנות 12 ו-13, חובות המפעיל האווירי לעניין יידוע נוסעים לפי התקנות האמורות, יחולו על סוכן נסיעות או מארגן, לפי העניין, בנסיבות שבהן סוכן נסיעות או מארגן ביצעו את מכירת כרטיס הטיסה לנוסע. מכירת כרטיסי טיסה לנוסע, זה לא רק על ידי מפעילים אוויריים. החברים כאן מכירים את כל הדיונים על מה שנקרא חוק טיבי. המפעיל האווירי, כשהוא מוסר קיבולת של כלי הטיס למכירה, הוא יכול לכתוב בחוזה שלו עם הסוכן או המארגן שהו צריך ליידע כך וכך, אבל כאשר כבר הכרטיס נמכר, למפעיל האווירי אין שליטה מעבר לכך,

אין לו את מספר הטלפון,

הוא בעצמו לא יוכל ליידע ולכן, מאחר שמאוד מאוד חשוב לנו שהנוסעים ידעו ויכירו כדי שידעו להיערך נכונה לטיסות בין-לאומיות, אנחנו מציעים להטיל את זה על הסוכנים והמארגנים. בתקנה זו - "מארגן" אדם השוכר קיבולת בכלי טיס, כולה או חלקה, להובלת נוסעים וכבודתם, לצורך מכירתה לאחרים. "סוכן נסיעות" מי שנותן בתמורה, או שלא בתמורה אך דרך קבע, שירות משירותי סוכנות נסיעות, כהגדרתם בחוק שירותי תיירות, התשל"ו-1976. מי בעד אישור תקנה 32? מי נגד?

תקנה 32 אושרה.

הוראות

חובות דיווח ועונשין חובות דיווח של מפעיל שדה התעופה

כמפורט בטור א' בטבלה שלהלן, יעבירו למנהל,

על האירועים המפורטים בטור ב' בטבלה, ובלבד שלא יעבירו למנהל מידע אישי על הנוסעים, ובכלל זה פרטים מזהים לי תקנה זו. להקריא את כל הטבלה?

הוועדה יכולה לעיין בנוסח. בגדול

להבין האם הפתיחה הזאת או איך התקנות חיות עם העולם האמיתי. כמה אותרו, כמה לא אותרו, כמה הורדו.

מי בעד אישור תקנה 33? מי נגד?

הצבעה אושר אין מתנגדים, אין נמנעים. תקנה 33 אושרה. אמצעים חלופיים לשמירת בריאות הציבור מנהל רשות התעופה האזרחית, בהסכמת המנהל, רשאי להתיר למפעיל שדה תעופה או למפעיל אווירי, לבקשתו, לקיים אמצעי חלופי לדרישה שנקבעה בתקנות אלה, אם התקיימו כל אלה: המבקש הוכיחו לו, להנחת דעתו, כי נתקיימו כל אלה: אני רק אומר ש"להנחת דעתו" אמור להיות להנחת דעתו של מנהל רשות התעופה האזרחית. יכול להיות ששווה לחדד את זה בנוסח.

קיים צורך, בנסיבות העניין, ליישם אמצעי חלופי. האמצעי החלופי הוא הגבלה שהממשלה רשאית לקבוע לפי סעיף 12 לחוק. האמצעי החלופי אינו פוגע בזכויות מעבר לפגיעה הנגרמת מיישום דרישות התקנות. המנהל שזה מנכ"ל משרד הבריאות - שוכנע כי האמצעי החלופי מבטיח את שמירת בריאות הציבור ברמה שוות ערך לפחות לזו המושגת בקיום הדרישה שלגביה ביקש ליישם את האמצעי החלופי. מנהל רשות התעופה האזרחית ידווח לשר התחבורה והבטיחות בדרכים על כל היתר שנתן לפי תקנת משנה (א). יש כאן גמישות אבל היא כפופה לאישור.

זו גמישות שכפופה לאישור ולקריטריונים. הייעוץ המשפטי של הוועדה ביקש מאתנו. הנוסח המקורי היה שמנהל רת"א הוא זה שמאשר בהסכמת משרד הבריאות. אני רואה שאיתי עבד קשה על התקנות.

נעמה ואיתי עבדו והכל בקבועי זמן באמת בלתי הגיוניים שכולנו עומדים בהם. החידוד כאן שמי שצריך להשתכנע ברמת בריאות ציבור שוות ערך, זה מנכ"ל משרד הבריאות ולא מנהל רת"א. זה השינוי שעשינו כאן. הדיווח יהיה על כל היתר שניתן לא דיווח שבועי. אנחנו מניחים שאלה מקרים חריגים.

הכלל הוא שהתקנות יחולו וזה בעצם סוג של פטור או אמצעי חלופי. אפשר יהיה לתקן אותו תוך 28 ימים. לא חייבים להשאיר אותו בתוקף בגלל שאנחנו כאן כל 28 ימים. לתקן את המנגנון?

גם לתקן את האמצעי החלופי. אם נראה שכולם מבקשים אמצעי חלופי כי זה לא ישים, זה לא יהיה. כן. מדובר על אמצעי חלופי שיכול להיות עכשיו חודש שלם? זה לא נקודתי? אני רוצה לתת דוגמה אחת ואני אפילו לא בטוחה שהיא נכונה. אם אתם ראיתם בתקנה 19 החדשה,

ביקשנו שישמרו רשימות של נוסע ומספר דרכון. יכול להיות שיאמרו לי שבטיסה פנים ארצית יותר קל לעשות את זה עם תעודת זהות מאשר עם דרכון. זאת דוגמה לאמצעי חלופי שיכול להיות שיישקל כי הוא יותר קל והוא לא יותר פוגע בזכויות אבל לבקש מנוסע בטיסה פני ארצית דרכון,

אז זה יכול להישאר לחודש ובחודש הבא אנחנו נגיד שלנוסע בטיסה פנים ארצית, כולל דרכון. זה תלוי. זה אמור להיות ממוקד. זה אמור לתת רק גמישות למקרים שלא חשבנו כדי שלא ניתקע עם הפרות סתם. בכל מקרה זה כפוף לאישור. אין כאן פיקוח פרלמנטרי. אותי לימדו לסמוך רק על מה שאני עושה ורק על מה שאני אחראי עליו. מדובר באישור פרטני. כל דבר הוא בתקנות לפרק זמן לא מוגבל. איזשהו אמצעי חלופי לסעיף שקבוע בתקנות. מדובר על אישור פרטני. לפי החוק מותק פתאום למנהל רשות התעופה האזרחית לבטל עטיית מסכות?

ברור שלא. אמצעי זה לא מונח בתוך התקנות. אין הגדרה כזאת. עטיית מסכה הי מכוח צו בידוד בית, אבל נגיד שיהיה פטנט מטורף שהוא לא מסכה והוא מחליף לך את המסכה בצורה מושלמת. מסכה זה משהו רחב יותר. בעיקרון כל דבר כאן בתקנות הוא רשאי להחליף לפרק זמן בלתי מוגבל ורק לדווח עליו? בגדול, כן, אבל זה צריך להיכנס. אתה רואה את הקריטריונים, שיש צורך להחליף את זה ו לא סתם. אני לא הייתי רוצה שעל זה יכנסו את ועדת הכלכלה. מדובר על אישורים פרטניים. אם היועץ המשפטי רגוע לגבי זה, אני רגוע לגבי זה. אנחנו נדווח בישיבות. אתם תיפגשו אתנו כל כך הרבה. כל 28 ימים. אתם כאן כמעט כמונו. מי בעד אישור תקנה 34?

הצבעה אושר אין מתנגדים, אין נמנעים. תקנה 34 אושרה. עונשין העושה אחד מאלה, דינו קנס לפי סעיף 61(א)(1) לחוק העונשין: מפעיל שדה תעופה שלא הסדיר או הפעיל מנגנון שימנע כניסת אדם לטרמינל הנוסעים אם לא נתקיים בו תנאי מהתנאים לכך המפורטים בתקנה

נוסע יוצא שנכנס לטרמינל הנוסעים מבלי שנתקיימו בו הוראות תקנה 6(א)(2). מי שנכנס לטרמינל הנוסעים ואינו נוסע

בלא שנתקיים בו תנאי מהתנאים המפורטים לכך בתקנה 6(א). מפעיל אווירי המפעיל טיסות בלא שהגיש הצהרה למנהל רשות התעופה האזרחית כאמור בתקנה 11(5). מפעיל אווירי שלא הבטיח כי בטרם תחל טיסה כלי הטיס יהיה מצויד בציוד נדרש כמפורט בתקנה 16. מפעיל אווירי שלא הבטיח כי לא ישמש אדם בתפקיד איש צוות אלא אם כן נתקיימו באותו אדם הוראות תקנה 17(א)(3), בניגוד להוראות תקנה 17(ב). מפעיל אווירי שלא הסדיר ביצוע מדידת חום לנוסעים סמוך לפני עלייתם לכלי הטיס, בניגוד להוראות תקנה 22. מפעיל אווירי שהתיר עליית אדם לכלי הטיס, בניגוד להוראות תקנה 22. מפעיל אווירי שהתיר לנוסע לעלות לכלי הטיס מבלי שאותו נוסע עוטה מסיכה לפי הראות צו בידוד בית, בניגוד להוראות תקנה 23. מפעיל אווירי שלא הסדיר נהלים לפעולת אנשי הצוות, למקרה שבו נוסע הראה תסמינים או התלונן עלן תסמינים תוך כדי טיסה כמפורט בתקנה 27(א), בניגוד להוראות אותה תקנה. נוסע שלא מילא אחר הוראות אנשי הצוות שניתנו לפי תקנה 27(ג). העולה לטיסה כנוסע על אף שלא נתקיימו בו הוראות תקנה 30(א). העולה לטיסה בין-לאומית כנוסע מבלי שהציג למפעיל האווירי אישור על מסירת הצהרה כאמור בתקנה 30(ב). מפעיל אווירי שהתיר לנוסע לטוס מבלי שאותו נוסע הציג למפעיל האווירי אישור על מסירת הצהרה כאמור בתקנה 30(ב). מפעיל שדה תעופה או מפעיל אווירי שלא העבירו למנהל דיווח על אירועים בניגוד להוראות תקנה 33. מה העונש? לפי 61(א)(1) קנס, בערך 14,000 שקלים. 14,400 שקלים. זה חוק המסגרת. זה העונשיםן שמותר לפי חוק המסגרת.

לגבי סעיף קטן (13), נוסע שעולה לטיסה בין-לאומית מבלי שהציג, הוא לא יכול לעלות.

זה בנוסף לזה שהוא לא יכול לעלות.

ואם בכל זאת הוא עלה? או שאפשרו לו לעלות? גם וגם.

גם מפעיל נקנס כשהוא לא בדק וגם הוא נקנס שהוא לא הציג.

תכף נהיה בקנסות, בתקנה 36. מי בעד אישור תקנה 35?

הצבעה אושר אין מתנגדים, אין נמנעים. תקנה 35 אושרה.

35 המפורטות בטור א' בטבלה שלהלן, הן עבירות מינהליות שניתן להטיל בשלן קנס מינהלי קצוב. לעניין נוסע, מפעיל שדה תעופה ומפעיל אווירי שלא כאמור בתקנה 10(ב) כקבוע לצדן בטור ב' בטבלה.

לעניין מפעיל אווירי כאמור בתקנה 10(ב)

אלה כאלה שמפעילים כלים עם פחות מ-30 מושבים. אז אתם רואים, באופן כללי - אני לא אקריא שהעבירות של נוסע הן 35(2) ו-35(13) 500 שקלים. לשאלתך אדוני, זה מי שלא הציג אישור הצהרת בריאות בעלייה לכלי הטיס, ו-35(2) זה מישהו שנוסע יוצא, שנכנס לטרמינל היוצאים בלי שהתקיימו בו הוראות תקנה 6(א)(2). כל השאר אלה המפעילים? כן. להערכתי הסכומים האלה זה מה שקורה בכל הענפים במשק ולאו דווקא התעופה. אנחנו יודעים שבכלי טיס, בתעופה, יש החמרה מסוימת.

דווקא כאן יש החמרה. זה המקסימום. המקסימום שאתם מוסמכים. המקסימום. אין כאן החמרה. אם אתה רואה את (11) ואת (12).

אני אסביר שהטור השמאלי הוא הטור של החברות שמפעילות כלים קטנים ואלה לא חברות עשירות או משהו מהסוג הזה. אצלן ההכנסות הן כמו בתקנות הגבלת הפעילות, פחות או יותר. לפני סכומי הקנסות. את יכולה להסביר בכמה משפטים לוועדה על המנגנון של הטלת הקנסות האלה? איך הדבר הזה נעשה? מה המשמעות של עבירה מינהלית?

תקריאי קודם את (ב) ו-(ג) ואז תסבירי. הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית חוזרת כמשמעותה בסעיף 2(ג) לחוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985 (להלן בתקנה זו חוק העבירות המינהליות) יהיה כפל הקנס המינהלי האמור בתקנת משנה (א), לפי העניין. הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית נמשכת יהיה בשיעור חמישית מהקנס הקבוע בתקנת משנה (א), לפי העניין, לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר המועד שנקבע בהתראה כאמור סעיף 8(ב1) לחוק העבירות המינהליות. חוק העבירות הפליליות אומר לנו שכל עבירה שהיא עד שלוש שנות מאסר, אפשר להפוך אותה לעבירה מינהלית שזאת עבירה שאפשר לאכוף אותה באמצעות קנס מינהלי. לכופר. כן. ברגע ששילמת, היא לא נרשמת לך. אין רישום פלילי אבל יש לך מגנון להגיש בקשה לביטול תוך 30 ימים ואז לערער. אם ערערת, זה כמו משפט פלילי. המדינה תגיש נגדך כתב אישום. לכן רמת ההוכחה צריכה להיות מעל ספק סביר כי זה הליך פלילי במקור אבל אלה עבירות שקל מאוד להוכיח אותן ולכן בעצם אנחנו מייעלים כאן את שלב החקירה הפלילית שלא קיים. אין הזמנה לעדים וכל הדברים האלה אלא מתבססים על חומר ראיות יחסית מאוד קל לפענוח. זה המנגנון של העבירות המינהליות ותכף נראה, בתקנה 37, מי יהיה מוסמך להטיל אותן. לגבי גובה הקנסות. אתם רואים את סעיפים (11) ו-(12), שם הקנסות מעט יותר נמוכים. תקנה 35(14) היא הנושא שהמפעיל האווירי הוא זה שהתיר לעלות לכלי הטיס בלי הצהרת בריאות. אנחנו חוששים ממצב שבו מטוס שלם יעלה בלי הצהרת בריאות ואז 200 כפול 5,000, זה מיליון שקלים, סכום שקשה מאוד להטיל אותו על חברת תעופה. קשה מאוד מצב שכולם עלו בלי הצהרת בריאות אלא אם כן היה כאן כשל מערכתי.

זאת התחנה שפחדנו שיהיה כשל שיביא אותנו מטורפים ולכן כאן הורדנו מ-5,000 ל-2,500 שקלים. בתקנה 35(15), שזה הדיווח הסטטיסטי שמפעיל אוויריים ומפעיל שדה תעופה צריך להגיש למשרד הבריאות, גם כאן זה חוזר כל שבוע וזה גם פחות בלבה של הבריאות אלא יותר במעטפת של הבריאות. לכן בשני המקרים האלה הסתפקנו בקנס שהוא פחות מהמקסימום. בשאר הקנסות, למשרד הבריאות היה מאוד מאוד חשוב שהקנסות יהיו הגבוהים ביותר שאפשר. מי אם מישהו מסרב לעטות מסכה תוך כדי טיסה?

עניין מאוד אישי. בן אדם אומר שהוא לא מרגיש טוב, שלחץ הדם שלו עלה, הוא מרגיש חנוק, הוא לא יכול לשבת עם המסכה. מה עושים לבן אדם כזה? אני חושבת שצריך להתיר לו לשבת בלי המסכה.

זה החוק בישראל כיום. אני לא בטוחה שזה החוק באירופה, אבל בישראל. אדם אסמטי ברמה גבוהה. על סמך תחושתו של האדם? הוא אומר שהוא מרגיש חנוק ולא יכול לשבת עם מסכה. הוא בעצם לוקח את הסיכון ומצד שני לא יוטל עליו קנס. זה המצב בכל שטח ישראל. אני חושב שיש הרבה אנשים שלא שמעו את הטיעון הזה עד עכשיו. טוב שלא ישמעו. מי בעד אישור תקנה 36?

הצבעה אושר אין מתנגדים, אין נמנעים. תקנה 36 אושרה. הגורם המוסמך להטלת קנס מינהלי הגורם המוסמך להטיל קנס מינהלי

מפקח שמונה לפי סעיף 94 לחוק הטיס. התיקון הזה הושג בזכות הוועדה. היה מאוד חשוב לייעוץ המשפטי לוועדה. אנחנו הצענו כאן נוסח כללי שאמר מפקח שהוא אובד מדינה, שיש לו סמכויות פיקוחו לפי כל דין אבל הייעוץ המשפטי של הוועדה סבר שזה עמום מדי ומאחר שבכל מקרה הכוונה היא שמפקחי רת"א הם אלה שיבצעו את הפיקוח הזה, צריך לקבוע את זה בצורה מפורשת. שתהיה ודאות מי הגורם שמפקח ותהיה גם כתובת לקבלת פניות ותלונות מהציבור. אני חושב שבכלל כאשר מדובר על תקנות ספציפיות, כאן אנחנו דנים בתקנות תחבורה, אבל יש גם תקנות מכוח חוק המסגרת שיגיעו לוועדות החינוך והעבודה והרווחה וראוי שהגורם שמפקח ייקבע במפורש ושיהיה גורם שיש לו מומחיות וידע לאכוף ולפקח על הדין הספציפי. אני הבנתי שהיו בממשלה דעות שניתן לנייד מפקחים מכאן ומשם לפי הצורך בכוח אדם. לנייד מפקחים למשל ממשרד ממשלתי אחר לצורך העניין הספציפי הזה. אנחנו חשבנו שזה מאוד לא נכון ולא ראוי ואני שמח שהעמדה שלנו התקבלה על ידי הממשלה. אם נצטרך לנייד מפקחים, נרחיב את ההסמכה ונרחיב את ההכשרה. איפה עומדת ההכשרה כרגע מבחינת המפקחים שלכם? אנחנו עדיין בונים אותה. מפקח שמונה לפי סעיף 94 לחוק הטיס, הוא לא קיים?

הוא קיים אבל הוא מפקח על דיני הטיס ולא על דיני חוק המסגרת. ואתם תסמיכו אותו.

אנחנו עובדים על זה. מי בעד

הצבעה אושר אין מתנגדים, אין נמנעים. תקנה 37 אושרה. סמכויות שוטר לשם אכיפת ההוראות לפי תקנות אלה, יהיו לשוטר סמכויות אלה: להורות לכל אדם לפעול לפי התקנות או להפסיק פעילות בניגוד להן. למנוע כניסת אדם למקום אם יש בכך הפרה של התקנות. איפה הסמכות השלישית? פיזור הפגנות? לתת אגרוף. כאן לא צריך את סמכות פיזור ההפגנות. גם לא לקבל אגרוף. חלילה. לפי החוק אנחנו חייבים לקבוע מה הסמכויות של השוטר ואלה הסמכויות הנדרשות. בעצם הסמכות של פיזור הפגנות, לא כתבנו אותה כאן משום שלדעתנו היא אינה נדרשת. לקחת אותי ברצינות. מי בעד אישור תקנה 38?

הצבעה אושר אין מתנגדים, אין נמנעים. תקנה 38 אושרה. שמירת דינים הוראות המנהל אין בהוראות תקנות אלה כדי לגרוע מהוראות המנהל שניתנו לפי סעיף 20 לפקודת בריאות העם, כפי שפורסמו באתר האינטרנט של משרד הבריאות. אני רוצה לומר משהו לעניין התקנה הזאת. סעיף 45(ג) לחוק המסגרת קובע ש"אין בהוראות לפי חוק זה כדי לגרוע מהוראות לפי סעיף 20 לפקודת בריאות העם ובלבד שההוראות לפי הפקודה האמורה לא יסתרו את ההוראות לפי חוק זה".

היה דיון די ארוך לא הייתי בו אבל קראתי את הפרוטוקול בוועדת החוקה, חוק ומשפט לעניין היחס בין התקנות שלפי חוק המסגרת לבין הוראות יותר מפורטות שנקבעות על ידי משרד הבריאות לפי פקודת בריאות העם. נשאלו שם שאלות מאוד טובות בעיניי לגבי היחס בין שתי למערכת הדינים האלה והצורך להביא לוודאות בציבור לגבי מה נקבע.

אם נקבעו הסדרים לגבי תעופה, האם משרד הבריאות יקבע עוד הסדרים פרטניים מכוח סעיף 20 לפקודת בריאות העם. ההכרעה בחוק היא שההוראות לפי הפקודה, לפי פקודת בריאות העם, לא יכולות לסתור את תקנות חוק הסמכויות המיוחדות והתקנות האלה שהוועדה כרגע דנה בהן. לתקנות האלה יש עליונות? זאת השאלה. אם עכשיו כותבים שאין בהוראות תקנות אלה כדי לפגוע בהוראות המנהל, אני חושב שתקנה 39 מיותרת. ההכרעה בעניין הזה התקבלה כבר בחוק ויש את סעיף 45(ג) שקובע בדיוק את היחס בין שתי מערכות הדינים. לא צריך להוסיף שלייקעס על שלייקעס ולכתוב עכשיו שהוראות תקנות אלה לא גורעות מהוראות המנהל. סעיף כמעט זהה נכנס גם לתקנות הגבלת פעילות ואנחנו מתכוונים להכניס את זה לכל התקנות. חבל מאוד. זה משהו סטנדרטי מבחינתנו שמבהיר את זה. כמובן שהתקנות עליונות וההוראות לא יכולות לסתור את התקנות. הכי מצחיק שאתם מבהירים את זה ולשאלה הפשוטה מה עושים עם נוסע שמסרב לעטות מסכה, אתם אומרים שאין מה לעשות. הדבר הזה עלה גם בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות. אני לא יודע למה שמרו על כל המדרג הנורמטיבי מול הפקודה. הפקודה גם יותר קשה לפיקוח פרלמנטרי ואני לא יודע למה נאחזים בה. התקנות האלה עולות על זה. התקנות גוברות. אבל לפי תקנה 39 אין בהוראות תקנות אלה כדי לגרוע מהוראות שניתנו לפי סעיף 20. לכן היא מיותרת. אני טוען שהיא מיותרת. המדרג הנורמטיבי הזה הוא מאוד מתעתע וגם בוועדת הבריאות דיברנו על כך. זה יוצא אי ודאות והפקודה מיושנת יותר והיא לא קונקרטית לסוגיית הקורונה. אם אני גורע את תקנה 39, אני פוגע במשהו? אני חושבת שיש כאן איזשהו מערך של כל מיני תקנות. שיטת החקיקה. אם יש את זה בתקנות אחרות ופה אין את זה, זה נראה כאילו יש הבדל בין התקנות האלה לתקנות אחרות. השאלה אם זה פוגע באחידות. זה פוגע באחידות כי בתקנות האחרות זה כן קיים. משתמע כאילו יש כאן מדרג שונה ביחס לתקנות אחרות.

בוא נעשה כאן את הדבר הנכון. משרד המשפטים אתנו?

צוהריים טובים. הדברים שנאמרו על ידי היועץ המשפטי של הוועדה כמובן הם נכונים, בהקשר לדיון המורכב שהיה בחקיקת החוק והיחס בין חוק סמכויות מיוחדות לבין פקודת בריאות העם וההכרעה של הכנסת הייתה שהסמכות שמורה וגם לפי פקודת העם לא מוחקים את הסמכות שם אלא הן יחיו במקביל אבל לא תהיה סתירה בין חקיקת המשנה לפי פקודת בריאות העם, לפי סעיף 20, אל מול החקיקה המיוחדת לענייני הקורונה. זאת אומרת, חקיקה ספציפית גוברת. התקנות. התקנות גוברות. זאת לדעתי ההבנה הכללית וזה מה שנקבע בחוק. כאן אנחנו בשלב שאנחנו מיישמים את זה. לכאורה אין הכרח לומר איך אנחנו מיישמים. מה שהוועדה צריכה להציע זה שבתקנות המהותיות לא יצרנו שינוי מאותו יחס סטטוטורי, יחס נורמטיבי שהכנסת קבעה ואני חושב שזה לא קורה. לכן אין כאן בעיה מהותית. אולי כדאי להכניס את זה כי אולי פספסנו משהו. נשמע שכל מה שאתה אומר עולה בקנה אחד עם מה העובדה - - - עם מה שאתה אומר.

זה אומר שבתקנה 39 יש איזושהי סתירה. אתה יכול להגיד אם אתה בעד או נגד תקנה 39 או שאסור לך להגיד? זה לא העניין. השאלה אם היא מיותרת או לא. אין כאן גניבת סוסים. כולם כאן מסכימים על כך כולם כאן מסכימים שבמידה ויש סתירה, תקנות ספציפיות שנקבעו מאוחר יותר הן עדיפות. זאת תפיסה משפטית ידועה. מאחר ואפשר לחיות גם בלי זה, לא נאשר את תקנה 39. העניין הוא שיש עניין של אחידות וזאת אחריות הממשלה כי היא מביאה לוועדות שונות תקנות בהקשרים שונים. אם הוועדה מוכנה להתיר לנו את זה ל-28 הימים הקרובים ואנחנו נבוא עם הצעה. אנחנו בעידן של פשרות. הלוואי וגם הממשלה תגיע לפשרות. לא נראה כך. לקראת הדיון הבא, אני מבקש לקבל הכרעה בנושא. הפעם אנחנו נאשר את זה. יש בחירות כל חודשיים ואנשים מתחלפים והבאים אחר כך לא ידעו. חשוב להבהיר שהתקנות כאן גוברות על חקיקת משנה. אמרנו את זה. בגלל האחידות, נשאיר את זה כאן ואני מבקש לקבל תשובה לדיון הבא. מי בעד אישור תקנה 39? מי נגד? מי נמנע? הצבעה

תחילה דחויה למפעיל אווירי כאמור בתקנה 10(ב) תחילתן של תקנות אלה לעניין מפעיל אווירי כאמור בתקנה 10(ב),

אלה המפעילים הקטנים שנתנו להם שבוע התארגנות בנוסף על מה שהיה משום שאתן לא היה את הדיאלוג המתמשך כפי שהיה עם המפעילים הגדולים. זה סביר שהם יתארגנו על כל זה בתוך שבוע? החובות הן לא מאוד מאוד גדולות למפעיל אווירי. בסופו של דבר מערכות כלי הטיס פחות מסובכות, מערכות האוורור וכולי. אלה קיימים.

יש למישהו בעיה עם התחולה?

האורחים ב-זום, אתם חיים טוב עם התחולה? הבנתי שמישהו מאל על רצה להתייחס. קיבלתי כאן הודעה. תבדקו. אין הערות. מי בעד אישור תקנה 40?

הצבעה אושר אין מתנגדים, אין נמנעים. תקנה 40 אושרה.

אני מבקשת לומר שממשרד המשפטים ביקשו ממני להבהיר, נדמה לי שכבר אמרתי את זה קודם, לפרוטוקול שלגבי המפקחים, אם נראה שיש צורך במפקחים נוספים, אנחנו נבקש לשנות את התקנה. אנחנו ננטר את זה ונבקש להוסיף עוד מפקחים. במפורש גורמים ספציפיים נוספים. מה שאנחנו נראה, את הפתרון הראוי שצריך כדי שגם יהיה פיקוח וגם יהיה במהות. תוקף תוקפן של תקנות אלה 28 ימים מיום תחילתן. למעשה

11 בספטמבר. מתי הממשלה אישרה אותן? ב-13 בערב הן הוגשו, ב-14 פורסמו והן בתוקף עד ה-11 בספטמבר. צריך להצביע על תקנה 41. מי בעד אישור תקנה 41?

מי נמנע?

נמנעים. תקנה 41 אושרה. יש כאן שלוש תוספות עם כספים. אני מציע שנעבור עליהן במהירות. חברי הכנסת יכולים לעיין בהן ועורכת הדין שחר תסביר.

תתרגמי לנו את הנאמר. התוספת הראשונה היא הצהרה שאני עומד במגבלות הקורונה. זה אותו נוסח שאתם מכירים מהתו הסגול שהיה עד עכשיו בתקנות הגבלת הפעילות וכולי. התבססנו על אותו דבר. הייעוץ המשפטי של הוועדה אמר לנו בשכלו הרב שיש כאן הרבה מפעילים זרם שיצטרכו להגיש הצהרה ולא הגיוני שהם יידרשו להגיש הצהרה בעברית ולכן הוספנו את הנוסח באנגלית. התוספת השנייה היא הצהרת בריאות ופרטי איתור נוסע. כל מה שדיברנו עליו עד עכשיו, איזה פרטים צריך למלא, בחלק ב' זה הפרטים הנוספים שנוסע נכנס שאינו תושב ישראל צריך למלא. כלומר, אלה לא ממש הטפסים עצמם אלא הפרטים שיהיו בטפסים.

הטפסים עצמם הם טפסים מקוונים בעדיפות משל"ט קורונה ויחידת המחשוב של משרד הבריאות. צריך להצביע על התוספת הראשונה והשנייה?

ראשונה, שנייה ושלישית. התוספת השלישית היא גיליון בקרה לחיטוי כלי טיס, נגיף הקורונה. זה מעין בוק שממלאים אותו כלן הזמן והוא אמור להיות מתמשך. הוא מתעד את פעולות החיטוי והניקוי. מי בעד אישור התוספת הראשונה, השנייה והשלישית? מי נגד?

הצבעה אושר אין מתנגדים, אין נמנעים. התוספת הראשונה, השנייה והשלישית אושרו. כפי שאמרתי בתחילת דיון, אני אומר שלמעשה הוועדה מתבקשת לאשר גם את התקנות המקוריות שהוגשו לוועדת הכנסת ב-13 באוגוסט והועברו לוועדת הכלכלה ב-17 באוגוסט והן את התיקון המקיף לתקנות שקיבלנו ביום חמישי בלילה, זה התיקון עם כל השינויים שאושרו לאחרונה בקבינט הקורונה. אכן אמרת את זה בתחילה. אלה אותן תקנות. בדיון המקדים ביקשנו כל מיני שיפורים ותיקונים. נעשתה עבודה ואנחנו רק מודים. אני מזכיר לנציגי הממשלה שברגע שתגיעו אלינו עם תקנות נוספות לאחר 28 ימים, תצטרכו לתת התייחסות לסוגיית מקומות ההסעדה בשדה כפי שהתחייבה גם דוקטור שרון וגם משרד הבריאות. אני אומר לכם שכדאי שבפעם הבאה יהיה נימוק משכנע. זה שלא נוכל להפנות למקומות אחרים, לא עומד בפני עצמו. לכן אנחנו נצטרך לקבל נימוק שכלי, אם תהיה מגבלה. שכלי, הגיוני וישכנע אותנו. אם לא, לא נקבל. או לשקול לקבוע הוראות מיוחדות שיחולו. ודאי. אפילו רצוי. אני חושב שאמרנו את זה בצורה ברורה ביותר. אני מודה, רננה, לכל הצוות שאני לא מכיר אותו . אני מודה לאיתי ולנעמה על העבודה. זה לא מובן מאליו, אין להם רק את התעופה על הראש אלא יש להם עוד הרבה דברים בוועדת הכלכלה. אני מודה לחברי הכנסת. יום ראשון הוא לא יום כנסת ויכלו להסתובב ולעשות סיורים

יכלו גם לטרפד ולהפריע אבל אני מאוד מעריך את נוכחותכם כאן ואני מודה לכם. תודה רבה לכולם. הישיבה ננעלה בשעה 12:50.